שלום. אנחנו פותחים את דיוני ועדת הכלכלה בנושא הצעת תקנות משק הגז הטבעי (חובת מסירת מידע של מוכר ומשווק גז טבעי), התשפ"ב-2021. משרד האנרגיה הניח את תיקון התקנות ועדכונן עם